צוהריים טובים. אנחנו ב-6 בנובמבר 2018, כ"ח בחשוון התשע"ט, השעה 12:30. אתם יודעים על מה אנחנו הולכים לדון: העברת האחריות על משקאות משכרים ממשרד הכלכלה למשרד הבריאות והצעת צו שמאפשר לדחות את ההעברה היות ואנחנו עוד לא